שלום לכולם, בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, היום ה-21 ביוני 2023, ב' בתמוז התשפ"ג, הנושא הוא דיון מהיר על העלייה במקרי האנטישמיות בקרב יהודי התפוצות. זה דיון ביוזמת חבר הכנסת עידן רול ומצטרף אלינו ומכבד אותנו בנוכחותו מר ויליאם דארוף, מנכ"ל ועידת הנשיאים. (תרגום חופשי מהשפה האנגלית): ברוך הבא מר דארוף אלינו מלונדון. יש איתנו מספר אורחים שהם דוברי אנגלית, יש להם תרגום סימולטני, כך שכל השיחה תיערך בעברית. כמו שאמרתי, מדובר בדיון מהיר של חבר הכנסת עידן רול שציין בהצעתו כי מדינת ישראל ויהדות התפוצות נמצאים בנקודת משבר נוכח עליית האנטישמיות. אנחנו רואים וגם בדיון שקיימנו כאן עם שר התפוצות לפני מספר שבועות הוצגו הנתונים לפיהם חלה עלייה של 48% בהיקף האירועים האנטישמיים האלימים בעולם. אלה נתונים שראינו כאן מהמחקר שעשינו והצגנו גם את הבעיה המרכזית שהיא בעיקר בדור הצעיר ואת הבקשה שלי לשר התפוצות לקדם ביחד באוניברסיטאות בארה"ב את ההכרזה על הציונות כערך מוגן. למדנו וראינו שהרבה פעמים משתמשים באנטי ציונות כמסווה לאנטישמיות ויש איזה שהיא אמירה שלכאורה אין אנטישמיות, אלא רק מתנגדים למדיניות של ישראל, מה שבוודאי קשור אחד בשני. הגדרת IHRA ואימוץ האנטישמיות לפי הגדרת IHRA היא צעד חשוב שעדיין יש להשלים אותו עוד במדינות רבות ובהיבט הזה עסקנו גם ואני חושב שגם זה יהיה חלק מהדיון, הנושא של החינוך היהודי בתפוצות שחשוב בחיזוק הזהות היהודית כחלק מהמאבק באנטישמיות. מעל כל אלה כשאנחנו מדברים על הדור החדש אז כמובן שהרשתות החברתיות הולכות ותופסות יותר ויותר תאוצה באירועים אנטישמיים שמתחילים ברשתות החברתיות או מופצים באמצעות הרשתות החברתיות וכאן יש את החובה גם לנטר וגם להסיר תכנים של שנאה ומילות גנאי שמתבטאים אנטישמיות וכמובן גם לקחת את הצד השני של הרשתות החברתיות ולהשתמש בהן כמקור למידע כן חיובי ומדויק ובעצם להשתמש בהן כמקדמים של מאבק באנטישמיות וחינוך למען זהות יהודית.

חבר הכנסת רול, מכיוון שוויליאם איתנו כאן כדובר אני אתן לו לפני כן לומר כמה מילים. בבקשה מר דארוף. (תרגום חופשי מהשפה האנגלית): תודה רבה לכם על ההקדמה. בתור חבר מארגון כה גדול בארה"ב אני שמח להיות כאן איתכם ולדבר על הביטויים השונים. סליחה,

אני רוצה להודות לחבר הכנסת עידן רול, לחברי הוועדה

(תרגום חופשי מהשפה האנגלית): אנחנו יודעים שלפני מספר שבועות נעשה פשע נורא ואנחנו יודעים שהפושע שמאחורי התקיפה כבר הורשע בעבר ב-53 תקיפות אחרות בפיטסבורג. הוא רצח 11 אנשים ולאחר חמש שנים נעשה צדק, אך אנחנו יודעים שישנם פשעים רבים אשר לא מדווחים. בהתבסס על לשכת הסטטיסטיקה מ-1,600 פגיעות בהקשר עדתי בערך 50% קשורות ליהודים. מדובר בעלייה של כ-50% לעומת אשתקד. אנחנו יודעים שישנם נתונים רבים שלא משתקפים בסטטיסטיקה הרשמית. אנחנו יודעים שהיו